שלום לכולכם, אנחנו בדיון על הסתייגויות על חוק המטרו. לפנים משורת הדין אני אתחיל מהסתייגות שלי למרות שיש פה הסתייגויות של חבר הכנסת יעקב אשר. הוא עוד לא פה, אבל מתוך כבוד והערכה אני לא